התש"ף-2020, הכנה לקריאה שניה ושלישית ובנושא הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים) (הוראת שעה),

הכנסת מיקי לוי, ע'דיר כמאל מריח, משה גפני ויעקב אשר, עבדכם הנאמן.

קודם כול, אני מעלה להצבעה את מיזוג הצעות החוק. מי בעד?

נא להעביר את זה במהירות לוועדת הכנסת לאישור, ואנחנו יכולים כבר לדון בנושא עצמו, בכפוף לאישור המיזוג. בבקשה, חבר הכנסת מיקי לוי,

תודה רבה, אדוני. קודם כול, לכבוד לכל אלה שחתומים על החוק הזה. הוא חוק שהוא בסך הכול בקונצנזוס. דווקא בימים טרופים אלה, של מחסור בידיים עובדות ועבודה בחוץ, יש לו משמעות וחשיבות פי כמה וכמה. מדובר באמת במגזרים מאוד מאוד חלשים שעובדים במתפרות בירכא, בשלומי, בבית ג'אן, בחורפש, במגדל העמק, בנתניה, בברקן, בפקיעין, גת ומעלה אדומים, וראוי היה שנדאג ונשריין להם את העבודה. החוק הזה בא לתת להם איזשהו ביטחון תעסוקתי-כלכלי, למרות שהשכר הוא שכר שבחלקו הוא מינימום ובחלקו אולי טיפה יותר. יש חשיבות גדולה מאוד שהמתפרות האלה ימשיכו לעבוד, מה עוד שמדובר בנשים שעובדות, וחשוב מאוד שהן תצאנה לעבודה. החוק הזה מחייב חברות ישראליות, מערכת הביטחון בפרט צה"ל, משטרה, שב"ס, להזמין את המדים שלהן מהמתפרות בארץ, אפילו שהם יעלו 15% יותר. זו התפיסה האמריקנית להעביר את הייצור הביתה כדי לתת מקומות עבודה לאנשי הארץ הזו. באיזונים הנכונים. באיזונים הנכונים, בהחלט. בגלל זה אמרו 15%. יש כמה דברים שבאמת צורמים את האוזן,

שקונים שטיחים, אפילו לבית הזה, מחו"ל כשאפשר היה לייצר אותם בארץ ואפשר לייצר אותם בארץ. אבל פעם אחת ננסה יחד לשנות את זה כדי שהמפעלים בארץ יישארו - - - בימים יותר רגועים. יהיו יותר רגועים. תודה רבה, אני מאוד מעריך. ביקשתי את זכות הדיבור כדי שאוכל לדבר

ברגע שאתה במיזוג, אתה מציג אותו.

כיוזם, יכול לעלות - - - הוא יכול לעלות אחרי יושב-ראש הוועדה ומציג. אני זוכר נכון. כך או כך, תדבר בדיון הזה. תודה. הסכמתי לתיקון קטן: הממשלה כתבה שהזמן הוא שלוש שנים, אנחנו רשמנו חמש שנים והתפשרנו על שלוש, וזה בסדר גמור. אחרי עשר שנים, ראוי שהחוק הזה יהפוך לקבע, אבל לא לעת הזאת. אני חושב שאם נתחיל להתעסק עם זה

לעתיד - - - אם זה תלוי בך ובי, נעביר את זה, בעזרת השם. תודה רבה. משרד המשפטים, רוצה להגיד משהו? משרד האוצר? אני כאן. אם יהיה לי משהו להוסיף אחרי צביאל, אוסיף. אין לנו מה להוסיף מעבר לדברים שאמר אורי קויתי. יש לי הערה אחת, לגבי סעיף 2, על האפשרות של שר האוצר, להאריך את התקופה בשנתיים נוספות בצו. באישור הוועדה. אני חושב שראוי שזה יהיה באישור ועדת החוקה. זה הארכה של הסדר חקיקתי, ראוי שזה יהיה באישור הוועדה.

מיקי אתה איתנו? נביא גם לאישור הוועדה, לא רק החלטה.

תקרא בבקשה. יש על זה הסכמה. דובר מבירור שעשינו עם השר, ככל הנראה אין לנו בעיה עם זה. משרד המשפטים אין בעיה. אני רוצה רק לחדד נקודה: הצעת החוק הממשלתית היא לגבי שלוש שנים, ולאחר מכן אפשרות של עוד שנתיים. זה האיזון שנמצא.

תודה רבה. אפשר לומר מילה? כן. שלום, מה שלומך? תודה רבה. אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת, וגם ליושב-ראש הוועדה, על אישור החוק הזה. הוא באמת חוק שנותן תעסוקה למאות רבות של נשים וגברים, בעיקר מהפריפריה ומכפרי הדרוזים. אנחנו מודים לכם מאוד על הדבר הזה. תודה רבה. כבר הרבה שנים לא ראיתי אותך. שלומך טוב? שנינו כבר לא בעיריות. זה נכון. בזמנו טיפלנו בנושא של מט"י. תודה. בבקשה עורך דין שטרן. "הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020. 1. תיקון סעיף 1. בחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 הוראת שעה), התשע"ה-2015 (להלן החוק העיקרי),

במקום 'חמש שנים' יבוא 'שמונה שנים'" שזו הארכה בשלוש שנים נוספות. 2. הוספת סעיף 3. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא: סעיף 3. הארכת תוקף הוראת שעה. שר האוצר רשאי, בצו," ופה נוסיף: "באישור ועדת החוקה" "להאריך בשנתיים נוספות את התקופה הקבועה בסעיף 1." מי בעד הצעת החוק? מי נגד? הצבעה אושר. תודה, ההצעה התקבלה אחד, והיא תועבר לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת עוד היום או מחר. התאריך פג, אז זה חייב להיות היום. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:51.